ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת,

מטעם הממשלה: הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 73) (תיעוד חזותי או קולי בקלפיות), התשע"ט 2019, שמספרה מ/1290. כמו כן הונחו על שולחן הכנסת אמנה בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של סרביה בדבר מניעת מיסי כפל ומניעת התחמקות ממיסים בזיקה למיסים על הכנסה, אמנה בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת אוסטרליה בדבר מניעת מיסי כפל ביחס למיסים על הכנסה ומניעת התחמקות והשתמטות ממס.

תודה למזכירת הכנסת. חברי הכנסת, תם סדר-היום.